בוקר טוב. אני פותחת את הישיבה על דיון נוסף בהצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14). לצערנו יו"ר הוועדה עדיין בבידוד, אז אנחנו שולחים לו מפה החלמה מהירה ושאנחנו רוצים אותו פה